י"א באב תשפ"א, 20 ביולי 2021. על סדר היום בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת דיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021 (מ/1425), לפני הקריאה השנייה והשלישית. אני מבקש מחבר הכנסת איתן גינזבורג לנמק את הבקשה. תודה, אדוני

ועדת החוקה, חוק ומשפט עובדת ממש ברגעים אלה על תיקון חוק הכניסה לישראל (נגיף הקורונה החדש) בכל הנוגע להארכת

האפשרות להשאיר כאן עובדים זרים בסיעוד שהחלו את

ובגלל לוחות הזמנים צריכים לעזוב את הארץ. מבקשים לתקן את החוק באופן כזה שבמקום שמונה שנים, 13 שנה וכו'. מכיוון שאנחנו בתקופה של קורונה, אנחנו רוצים להקדים את הדיון. היום אמורים לסיים את הדיון בוועדה. אנחנו מבקשים הקדמת דיון לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, כדי שנוכל לדון במליאה ולאשר את זה ולגרום לאותם עובדים זרים שנותנים טיפול סיעודי למטופלים להמשיך לתת להם את הטיפול המסור, בלי חשש שהם יצטרכו לעזוב בתקופת הקורונה. אני אודה לחברי הוועדה על אישור הקדמת הדיון. חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה. יש מישהו מחברי הכנסת שרוצה להוסיף משהו לפני שנעבור להצבעה? אנחנו בהחלט בעד.

אנחנו עוברים כרגע להצבעה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

פה אחד הוועדה מאשרת את הבקשה. אני מתכבד לנעול את הישיבה. שנמשיך כך בצורה חלקה ומהירה להתקדם.